פותח את ישיבת ועדת הכספים. הנושא השני על סדר היום הוא פרק י' (שונות), סעיפים 30, רשות הטבע והגנים, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה

התשפ"א-2021. דנו בנושא הזה ולכן אנחנו